הנושא הקמת והפעלת קרן הלוואות לאוכלוסיות מעוטות הכנסה (מודרי אשראי). חבר הכנסת ביטון ביקש את הישיבה, אבל הוא יבוא יותר מאוחר. אני מבין שיש קרן שהקמתם.

מתי הקמתם אותה? הקרן במכרז שנבחרו בו שני זוכים, שני מכרזים שמקימים את הקרן, האחד זה מכרז של ליווי כלכלי והשני זה מכרז של גוף שייתן את ההלוואות ולאחרונה נבחרו שני זוכים שיושבים איתנו פה, קבוצת עוגן לתת את ההלוואות, וקבוצת פילת לתת את שירותי הליווי הכלכלי. הם נמצאים עכשיו בשלבי התארגנות, אם זה מערכות, גיוס עובדים, טפסים, כל מה שצריך. מה התקציב של הקרן? לקרן יש 50 מיליון שקלים שהם הוסכמו בעבר על ידי שר האוצר כהתחייבות לוועדת הכלכלה גם. עוגן, שנבחרו כנותן האשראי, ימנפו את הסכום הזה עד ל-90 מיליון שקלים הלוואות. מתי היא תתחיל לעבוד? תחילת הפעילות צפויה בספטמבר הקרוב, בעוד חודשיים וחצי. וכמה הלוואות אתם תתנו, מקסימום, מינימום? תנאי ההלוואות, יש לנו שני מסלולים. מסלול אחד זה הלוואה לכל מטרה עד 25,000 שקלים, מסלול שני זה הלוואה לשיקום כלכלי עד 50,000 שקלים שהיא מחייבת את הליווי הכלכלי,

מה זה מודרי אשראי? זאת באמת שאלה ששאלנו את עצמנו והתייעצנו עם גופים במשק, כי זה לא מובן מאליו, זאת אומרת אתה יכול להיות מודר אשראי היום ומחר לא, או להיפך. אנחנו דיברנו עם לשכות האשראי שעובדות עם בנק ישראל, עם מאגר נתוני האשראי, והגדרנו לפי דירוגים של שתי הלשכות האלה, מדירוג מסוים ומטה אלה אנשים שכנראה לא יצליחו לקבל אשראי מהמערכת הפיננסית. אבל איך אתם יודעים שהוא לא מצליח? שוב, אנחנו לא יודעים בוודאות. אתם עוד לא קבעתם את הקריטריונים? לא, קבענו, הקריטריון הוא מדירוג 481 של לשכת אשראי אחת ודירוג 620 של לשכת האשראי השנייה ומטה, זה אנשים שאנחנו כמעט בטוחים שאם הם יבואו היום למוסד פיננסי שיש לו רישיון - - - מה זה הניקוד הזה? לשכות אשראי דן אנד ברדסטריט ו-BDI, הם נבחרו על ידי בנק ישראל לדרג את האזרחים לפי נתוני האשראי שלהם בבנק. המאגר הזה הוקם ב-2019 ובגללו הייתה את ההחלטה להקים את הקרן. קודם כל זה רק לאנשים פרטיים, לא לעסקים. למשקי בית, נכון. איזה ערבויות הם נותנים? זה לא בדיוק ערבות מדינה קלאסית כמו שמכירים מוועדת כספים, אלא יש פה מה שנקרא הגנת מדינה, תקציב משוריין לזה. לא, אבל האנשים, באתי לבקש הלוואה. האנשים ללא ערבים, המדינה ערבה פה ב-90% ומעלה על דיפולט.

לא שילמו את ההלוואה. כן, הם פועלים בהליכי הגבייה המקובלים. לכמה תשלומים? זה בפריסה של עד חמש שנים. מי קובע את הסכום? הקרן קובעת? בא מבקש ההלוואה, מבקש את הסכום שהוא רוצה.

הוא פונה לקבוצת עוגן, הם עושים הליך חיתום מקובל וקובעים את סכום ההלוואה. הבנו. מישהו רוצה לדבר, אני מבין, נכון? למה אתם צריכים מצגת? עשינו משהו יפה, שיהיה ברור ויזואלית,

היה קשה להוציא את זה ממך, אבל הוצאנו. היית כמו בחקירה נגדית פה. אם כבר המיקרופון אצלי אני רוצה להגיד שאנחנו באמת שמחים ומברכים על הפעילות הזאת שיוצאת לפועל, שהיא גם חברתית, ונעזרנו פה בגופים חברתיים, במשרד הרווחה שיושבים איתנו, בג'וינט, וגם - - - מתי את אומרת שזה מתחיל להיות, לדעתך?

אז קודם כל בהצלחה, זה רעיון טוב. תודה, לכולנו. עם הזמן אני מקווה שתגדילו את הסכום גם. מי זה רן מלמד?

תמיד אני לא נותן לך לדבר, עכשיו יש לך הזדמנות.

אני שש שנים מחכה לדבר על זה. כשזה נושאים חברתיים. אתה רוצה לדבר על כל דבר. כאילו נהיית מומחה כלכלי. פה מומחה חברתי אתה כן, אז דבר. כן, אני לא מתבייש להגיד שאני עומד מאחורי היוזמה של הקרן הזאת,

כל הכבוד. ואני שמח שמי שהיה לפניך בוועדה - - - תיכף הוא יבוא, תצפו, הוא יעשה רעש. לא מיכאל ביטון, איתן כבל. אז קודם כל, אדוני, זה יום מרגש, למרות שאני חייב להגיד שאני מרגיש תחושה מאוד גדולה של החמצה ואני אגיד למה. בגלל הסכום? גם, אבל לא רק. קודם כל כי זה לקח שש שנים וזה לא היה צריך לקחת כל כך הרבה זמן. אז זה באמת איתן כבל. אני רוצה להגיד תודה גדולה לאגף החשב הכללי ולהגיד לא תודה גדולה ל - - - בסדר, כל דבר לוקח זמן במדינה,

ולהגיד לא תודה גדולה לאגף התקציבים שעשה הכול כדי למסמס את הקרן. אבל אני אגיד משהו אחר, אדוני - - - שאגף התקציבים היה נגד הקרן?

קודם כל העבודה של אגף התקציבים זה למסמס כל דבר.

למרות שהייתה התחייבות של שר האוצר. אנחנו מהחשב הכללי, אבל נגן עליהם שהם באמת דרבנו אותנו לסיים עם המכרז. הייתה התחייבות של שר האוצר, אדוני, שיש לי אותה, היא כתובה, אבל הנקודה היא אחרת. הקרן הזאת קמה כניסיון לייצר לאוכלוסיות מודרות אשראי, אנחנו מדברים על למעלה ממיליון וחצי ישראליים, שאו אין להם חשבון בנק ולא יכולים לקבל אשראי או יש להם חשבונות בנק בעייתיים, או שנמצאים בבנק הדואר. מיליון וחצי?

לפי זה צריכים בקרן 100 מיליארד. וגם בבנק הדואר אי אפשר לקבל אשראי, עד שאתה תפעיל את התכנית שלך שהבנקים יממנו את בנק הדואר, שאני חושב שזה רעיון יפה. אבל הרעיון היה שההלוואות האלה יינתנו על ידי הבנקים כדי שהלקוחות בסופו של דבר יהפכו ללקוחות טובים בבנקים, יסדרו להם דוח אשראי חיובי וטוב ויוכלו להמשיך בחיים שלהם כלקוחות של בנקים כמו שצריך. אני מאוד אוהב את עוגן, אני חושב שעוגן עושה עבודה נפלאה במשך הרבה הרבה מאוד שנים, ההלוואות שעוגן נותנים במשך הרבה מאוד שנים מאוד דומות לדעתי למה שהולך להיות פה בהתאמות המתבקשות, אבל אני חושב שהפספוס הגדול שזה לא היה חובה של הבנקים לעשות את זה. הבנקים לא נועדו לתת כסף באופן הזה.

הרעיון המקורי היה אפילו שחלק מהכסף יעבור דרך הבנקים וחלק מגופים כמו עוגן, ואני שמח שהדבר הזה נעשה בהקשר הזה. אני כן חושב,

שמכיוון שזה לקח כל כך הרבה זמן, ויגיד גם חבר הכנסת ביטון שאני מקווה שהוא יגיע, את הקרן הזאת חייבים להגדיל. שיתחילו לעבוד, אתה אומר שלקח שש שנים. חייבים לעשות אותה 50 מיליון שקל לשנה ולא 50 מיליון שקל פלוס מה שעוגן יצליחו למנף, ומההיכרות שלי עם שגיא אני בטוח שהוא ימנף את זה ליותר. עוגן זכו במכרז? נכון. כן, ואני בטוח שזה יהיה. אז ברכות באמת גדולות. למה, עוגן מתעסקים בהלוואות?

ברכות מאוד גדולות לעוגן. אני הייתי מאוד שמח אם הם יציגו פה את התכנית הכלכלית כדי להבין איך היא תעבוד, מה יהיה בה, מה המומחיות של פילת בנושא הזה או שהם הולכים להעסיק קבלני משנה לצורך הנושא. איזה קבלני משנה? אנשים שהם מדריכים לנושא תכנון פיננסי, כי אם הם עושים את זה אז זה אומר שמישהו גזר קופון על תקציב ציבורי עוד פעם ואני חושב שזה יהיה חבל.

מה זה כל אלה שביקשו לדבר? אני מבין שעוגן קיבלה את המכרז, אז עוגן תדבר. עוגן ופילת, כדאי שהם יתייחסו. בבקשה. מי זה רבנים לזכויות אדם? אתם גם בהלוואות האלה?

אנחנו לא נותנים הלוואות, אנחנו בעצם מחוק נתוני אשראי מלווים את הנושא הזה. אנחנו פועלים עבור כל מי שחי בעוני בישראל ועוסקים בכל התחומים שמשפיעים על החיים שלהם. במסגרת הזאת אנחנו עסקנו כבר מתחילת הצעות החוק הראשוניות של חוק נתוני אשראי ואמרנו שיש קושי גדול, שיש אוכלוסייה שתינזק מאוד מהחוק הזה. אוכלוסייה שתינזק? לא מהקרן, מחוק נתוני אשראי. הקרן הוקמה בעקבות החוק. הקרן

אם אינני טועה, ואנחנו היום מאוד - - - לא נתתי לך זכות דיבור, אבל לקחת את זה. שאלת אותי. שאלתי מי את, רציתי לתת לעוגן, אבל אני רוצה להגיד לך, כבר דיברת, אני אגיד לך דבר מאוד פשוט, זה לא קשור מאיזה חוק נפגעים, אנחנו מדברים פה על מודרי אשראי באשר הם, לא קשור לחוק ספציפי. אנחנו מדברים על מודרי אשראי, כל מודר אשראי שיכול לקבל הלוואה ויאשרו לו אותה, אז הוא ייקח. מה זה משנה אם הוא נפגע מהחוק הזה או זה, או שהוא פתח עסק ואין לו מה לאכול.

אדוני, אני רק אומרת כמה זמן אנחנו מלווים את זה וכמה אנחנו מברכים. זה לקח זמן, נכון. בואו נתעלם מהזמן ונדבר כרגע על זה שסוף סוף פתחו את זה. אנחנו מאוד מאוד שמחים ומברכים. ברשות אדוני, ובכל זאת, אנחנו כמובן רוצים לשמוע אותם, אבל אם אפשר להוסיף כמה שאלות שאולי הם ישיבו לנו, לעוגן ולפילת. אז רגע, תני לו לדבר ואז תשאלי. רוצה לפני שהם מדברים? אבל אני מוכנה גם אחרי, בשמחה, רק עוד משפט, ברשות אדוני. בכנסת הקודמת אנחנו היינו בשנת שמיטה ובעצם קיווינו - - - בשנת שמיטה לא נותנים הלוואות,

בשנת שמיטה יש כלל, משמיטים את החזר החובות. אז זה לא. עם כל הכבוד, אין דבר כזה. מאיפה את מביאה את זה? זה לא דין תורה פה.

אדוני, אנחנו סברנו שבכלכלה המודרנית הרעיון של קרן מודרי אשראי - - - כשסמוטריץ' יהיה ראש ממשלה או נשיא הוא יעשה את זה,

כי הוא אמר באיזה שהוא מקום שצריך דין תורה. נשיא בית המשפט העליון או נשיא המדינה? לא, נשיא המדינה. אבל אנחנו מברכים. אני אשמח לשאול שאלות בהמשך על כמה סוגיות מאוד מרכזיות שלדעתנו חשוב לתת את תשומת הלב.

קבוצת עוגן. תן הסבר קצר איך אתם הולכים לעשות את זה.

הסבר קצר על קבוצת עוגן. קבוצת עוגן היא קבוצה פיננסית חברתית ללא מטרת רווח שכוללת מספר קרנות אשראי חברתיות שבאות לתת אשראי לאוכלוסיות שלא מקבלות אשראי במערכת הבנקאית או החוץ בנקאית. איך אתה מגדיר מודרי אשראי? מודרי אשראי זה קבוצת אוכלוסייה בעלי ציון אשראי נמוך, בעשירון הנמוך ביותר של ציון האשראי. ציון האשראי הוא משהו כמו הפסיכומטרי, תלוי באיזה חברה, אם זה בין 300 ל-800. אני בא לקבל הלוואה, אני בא אליך ואומר לך: יש לי בעיה של אשראי, איך אתה בודק? הוא יבוא אליך עם הניקוד? הוא לא יבוא אליך עם זה. רק ברשותך תן לי להסביר ממש דקה אחת איך קבוצת עוגן וגם לענות לרן ואז אני אתן לך את כל הנתונים. לקבוצת עוגן יש תיק אשראי גדל והולך, כיום הוא סביב חצי מיליארד שקל, שליש ממנו ניתן ללא ריבית בכלל, למשקי בית בקשיים, ושני שליש ניתן עם ריבית לעסקים קטנים ומלכ"רים שלא נגישים ולא יכולים לקבל הלוואות ממקומות אחרים. חשוב לי פה להגיד לרן מלמד, באוגוסט 2020 החשב הכללי הגיש מכרז לבנקים, אף בנק לא ניגש. עוגן מחוברת למאגר נתוני אשראי של בנק ישראל ולכן כשאדם ייקח מאיתנו הלוואה,

אותה בצורה תקינה אז זה יבנה לו חזרה את דירוג האשראי, בדיוק כמו בנק, ולכן האפקט יהיה אפקט זהה לבנק. בנוסף לזה עוגן גם מחוברת לבנקאות הפתוחה, כמו כל הבנקים, מה שיאפשר לבנקים להסתכל על מה קורה לו בעוגן, לנו להסתכל מה קורה לו בבנקים, והאפקט אותו אפקט בדיוק. אנחנו ניתן את ההלוואות האלה ללא ריבית והעלות ללווה היא 5% דמי תפעול חד פעמיים, פעם אחת בזמן שהוא לוקח את ההלוואה.

לפי תנאי המכרז זכינו גם ב-10%, אנחנו לא ניקח את זה מטעמים וולונטריים, אנחנו רק נגבה חצי ממה שסוכם במכרז. חשוב לי להגיד את זה ושזה יהיה כתוב בכל מקום. תיכף נדבר על התהליך, עכשיו לשאלתך. אדם מודר אשראי, אדם שעשה מספר טעויות פיננסיות בחייו ולכן חזרו לו צ'קים, הוא היה בחדלות פירעון, היו לו בעיות גבייה כאלה ואחרות ולכן דירוג האשראי שלו ירד למצב שאם מחר הוא הולך לבנק הוא לא יכול לקבל הלוואה מאף אחד. יש פה ביצה ותרנגולת, הוא לא יקבל הלוואה ולכן הוא לא יכול לשפר את דירוג האשראי שלו. מי עושה לו את הניקוד? הרי בא בן אדם, הוא לא בא אליך עם הנתונים שלו, אתה עושה לו את הניקוד? לא, יש שתי סוכנויות דירוג בישראל. אז הוא יילך אליהם? הוא לא צריך ללכת.

גם לך, אתה יכול לבדוק את זה, יש דירוג, לכל אזרח ישראלי יש דירוג. אנחנו לא עושים שום דבר כדי שיהיה דירוג. יש במערכת הבנקאית? זה לא במערכת הבנקאית. יש שתי חברות, יש חברה שקוראים לה דן אנד ברדסטריט ויש חברה שקוראים לה BDI. אז אתה נכנס למחשב שלהם, לאפליקציה שלהם, ושם מופיע לכל אדם ה דירוג שלו?

אני מציע שהיושב ראש יבדוק לעצמו את הדירוג ותוכל לראות איך זה בנוי. יותר טוב שאני לא אבדוק. איך אתה קובע כמה לתת הלוואה לבן אדם? לא, יש שני מסלולים שהאדם עצמו בוחר. אדם שרוצה ליווי כלכלי של קבוצת פילת שהם הזכיין השני יכול לבקש עד 50,000 שקל, ואדם שלא רוצה ליווי כלכלי יכול לבקש עד 25,000 שקל. כמובן שאנחנו כגוף אשראי עושים לו חיתום וגם במקרים מסוימים נסרב לתת לו אשראי ולמה? כי לתת אשראי למודר אשראי שלא שיקם את עצמו זה יכול למוטט אותו ולדרדר אותו. לכן חשוב מאוד להגיד שאנחנו קודם כל נבדוק אם יש לאדם יכולות החזר. אם אין לו יכולות החזר והוא לא רוצה ליווי יכול להיות שנשלח אותו לליווי, נגיד לו לעשות ליווי ואז נשקול את הבקשה מחדש. יש פה נושא מאוד מאוד רגיש, איך אנחנו כמלכ"ר ואיך המדינה ואיך קבוצת פילת, כולנו ביחד - - - ומי משלם את הליווי?

אתה אומר שאתה שם לו יועץ ליווי, מי משלם את הליווי? יש פה שני שלבים. גוף הליווי המרכזי הוא קבוצת פילת, שהם הזכיין השני והם מקבלים את התמורה במסגרת המכרז מהמדינה,

שהמדינה תקצבה לנו - - - מי משלם את זה?

מתוך ה-50 מיליון שהוקצו לקרן חמישה מיליון לליווי. זאת אומרת הקרן משלמת את זה, לא האדם מההלוואה שהוא מקבל. מבחינת האשראי קרן האשראי לבד היא קרן של 90 מיליון שקל, מתוכה 45 מיליון שקל זה כסף אוצרי ועוד 45 מיליון שקל זה כסף שעוגן הקצתה לנושא מתוך כספים פילנתרופיים שהיא מגייסת, ולכן אנחנו יכולים לעשות את זה גם ללא ריבית.

ההלוואות זה בלי ריבית? הלוואות ללא ריבית עם דמי הקמת הלוואה חד פעמיים של 5% כדי לממן את התפעול של הקרן. אנחנו במכרז זכינו על 10% והחלטנו החלטה פנימית שלנו שאנחנו לא זקוקים לאותם 10% כרגע, נתחיל לגבות 5%, אנחנו מקווים שזה יכסה לנו את ההוצאות. אם זה לא יכסה לנו את ההוצאות תמיד נוכל לעלות עד תקרה של 10% שזכינו במכרז. זה לא 10% ריבית, חשוב להגיד, זה הלוואה לחמש שנים עם 5% חד פעמיים פעם אחת. הבנתי, כבר עשיתי בראש חישוב כמה הוא משלם יחסית. זה משתווה לריבית של פחות מ-2% בשנה, החד פעמי הזה. ואגב זה לא צמוד. מי זה מקבוצת פילת? איזה ליווי אתם עושים? צוהריים טובים. אחת, חשוב להגיד גם לרן מלמד, יש לנו שני דברים שאנחנו עושים בצורה של פורטה, אחד זה בית הספר הכי גדול להכשרת יועצים ומאמנים לכלכלת משפחה, זאת אומרת אין לנו ספק תחתינו בתהליך, אנחנו אלה שעושים את התהליך ויש לנו את היועצים, אנחנו נמצאים כבר מעל עשר שנים ויש לנו יועצים שאנחנו מכשירים כמעט אחת לחודש וחצי.

התעודה היא גם שלנו וגם בשותפות עם בר אילן והתעודה הזאת כמובן מוכרת על ידי האיגוד של יועצים ומאמנים לכלכלת משפחה. זה ראשית. שנית, התהליך הוא תהליך אחוד ביחד עם עוגן. הכוונה שלנו זה לקחת את כל המשפחות שפונות לתהליך כלכלי ולמעשה להכיר אותם, לעשות להם אבחון ראשוני, לעשות להם שיקוף משפחתי שכולל גם את השווי המשפחתי, זה אומר כל הנכסים פחות התחייבויות, גם את המאזן החודשי, את ההכנסות פחות ההוצאות, ולמעשה להבין מה התרחישים העתידיים למשפחה, האם נולד להם ילד, ילד בן 18 שיוצא, פרישה. כל תהליך מתוכנן לשנה-שנתיים הקרובות בתוך התהליך ובהתאם את הצורך להלוואה. אנחנו נדייק את ההלוואה בהתאם למה שתעלה הדרישה, נבין שהמשפחה, לאחר קבלת ההלוואה וההחזר החודשי המתוכנן, עוד פעם ללא ריבית, יכולה לעמוד בהחזר ההלוואה ולמעשה אנחנו עושים ריכוז הלוואות בצורה מסודרת. לאחר התהליך הזה מסירת התיק הכלכלי, אנחנו בתהליך משולב עם עוגן, אנחנו מוסרים את זה חזרה לעוגן לטובת חיתום, קבלת ההלוואה והמשפחה חוזרת אלינו עוד פעם חזרה לפילת על מנת לבדוק שהם עושים בקרה ומעקב, הם עושים על פי עץ ההחלטות שאנחנו הגדרנו איך הם עושים את ההלוואות, לפי הריביות ולפי הצורך המשפחתי, מחזירים את ההלוואות, נקרא לזה הרעות, ומקבלים את ההלוואה הטובה של עוגן ואנחנו מוודאים שגם ההחזר החודשי קורה בתוך התהליך. חשוב להבין שגם תוך שלושה-ארבעה חודשים,

גם דירוג האשראי שלהם מתחיל לעלות כמשפחה בתוך התהליך. אני רוצה גם להגיד בהזדמנות הזאת,

לשותפות האסטרטגית עם עוגן תודה רבה, וכמובן למשרד האוצר שבחר בתהליך הזה, אני חושב שהוא תהליך משמעותי מאוד. אני באמת מאמין שכל משפחה במדינת ישראל צריכה לעבור תהליך כלכלי. התכנית שלנו, הכוונה שלנו, זה שכל מי שיפנה לתהליך הזה נציע לו תהליך כלכלי, בין 25 ל-50 המחויבים, עד 25. בסוף אין באמת הבדל אם משפחה מבקשת 24,000 או 26,000 שקלים ולכן אנחנו כן נציע את התהליך הזה. מעל 25,000 הם יהיו מחויבים לתהליך כלכלי, מתחת זו תהיה החלטה משפחתית. אנחנו נסביר את הצורך, בסוף זו תהיה החלטה שלהם. מה זה מעל, ההלוואות זה עד 25,000. בין 25 ל-50. יש פה שני מסלולים, עד 25,000 זה הלוואה לכל מטרה ובין 25 ל-50 הלוואה לשיקום כלכלי שמחויבת בתהליך כלכלי.

מה רצית לשאול אותם, גברתי? אני מקווה שלא הרבה שאלות. יש לי כמה שאלות. שאלה ראשונה, אחד הרכיבים המשמעותיים בדיונים שהיו, שאנחנו מתכתבים עם השוק האפור ושבעצם חלק מהאלמנט פה זה התמודדות עם השוק האפור כחלופה משמעותית לציבור. אז כמובן שצריך להיות יותר כסף כדי שזה יהיה חלופה משמעותית בשוק, אבל גם בטווח הקיים אני רציתי לשאול אם מי שכבר יש לו חוב, כבר יש לו הלוואות בשוק האפור, יוכל לקבל הלוואה פה בקרן. זאת שאלה ראשונה והכי חשובה בעיניי. שאלה שנייה, שנוגעת לעבודה שלהם עם הרווחה, אם באמת נוצרה הסדרה מסודרת של עבודה עם הרווחה גם להיעזר במי שלמשל אצלם בתהליכים של עוצמה או נושמים לרווחה, גם מסלול שיווק דרך הרווחה וקבלת פניות דרך הרווחה והפניה חזרה לרווחה, כי אני מתארת לעצמי שפילת מן הסתם מוגבלים בטווח. אז כל השאלה של הממשק שלכם עם הרווחה, שזה גם דבר שדיברנו לכל אורך התהליך שהוא נורא נורא חשוב. שאלה שלישית, לגבי המגזר הערבי, אם אתם עושים שיווק בערבית, טפסים בערבית ואם יש לכם תכנית סדורה כדי בעצם להגיע גם לקהל הזה.

ראשית, אנחנו פועלים מתוקף כללים מאוד מאוד מתוחמים של מכרז ממשלתי ואין התייחסות לאנשים בעלי חוב בכלל, בטח לא חוב לשוק האפור או לא לשוק האפור. ברור שיגיעו אלינו אנשים במצבים שונים, לעוגן יש תכנית נוספת בשיתוף קרן התובענות הייצוגיות של משרד המשפטים שבמסגרתה הקצינו 53 מיליון שקל לשיקום בעלי חוב בהוצאה לפועל. אז אנחנו כן מטפלים בזה ישירות בתחום הזה. אני רוצה לשאול על השוק האפור, כי זו המטרה. הנושא של שוק אפור הוא מאוד מאוד רגיש ובעייתי וכל מקרה לגופו, כי לפעמים ברגע שהשוק האפור יודע שאתה קיים - - - יש מודרי אשראי, הם בודקים את זה, הם לא בודקים שוק אפור או לא שוק אפור. זה לא יחסום או זה כן יחסום? אדם שאומר לכם שיש לו חוב בשוק האפור עדיין יוכל לקבל אצלכם הלוואה? קודם כל כן, אין לנו כלל שאומר שאנחנו לא ניתן הלוואה למישהו שהוא בשוק האפור, אבל יש לנו כלל, זה כלל גם אגב מוסרי ואתי, אנחנו לא ניתן הלוואה לאדם שההלוואה הזאת תסבך אותו עוד. חשוב מאוד להגיד את זה גם פה ולפרוטוקול, זאת אומרת אנחנו נראה בחיתום עומק מאוד מיוחד שאנחנו עושים, חיתום עומק שהוא הרבה מעבר לחיתום רגיל של הלוואה שלאדם הזה אין יכולות החזר ולא יהיו לו ואין שום יכולת לשקם אותו כרגע על ידי הלוואה. זה אדם שצריך מענק, הוא צריך סיוע אחר שהוא לא הלוואה, לאנשים כאלה מסוכן לתת הלוואה. אבל אם אתה נותן הלוואה כדי לסגור משהו בהוצאה לפועל, אז עדיף במקום לתת את ההלוואה ישירות לצלצל לעורכי הדין של ההוצאה לפועל ולהפחית את הסכום. ברגע שאתה בא במסגרת עמותה וקרן שעוזרת לאדם אז אתה אומר לעורך דין, החוב שלך הוא 5,000 שקל, אנחנו מבקשים לשלם 2,500 ולסגור את החוב. זאת אומרת אתם צריכים לעשות תהליך שממנף את ההלוואה שלכם במקרה של הוצאה לפועל. אני לא רוצה להגיד לכם איך לעבוד, אבל נראה לי שזה הדבר הכי טוב. זו באמת גם מהות התכנית שיש לנו כבר שעובדת, היא כבר עובדת חודשיים עם קרן התובענות במשרד המשפטים, היא בדיוק כזאת שכוללת הסדרי חוב ותספורות. אני אגיד גם,

אנחנו עם רשות הגבייה והאכיפה מקיימים מהלכים צמודים למקבלי השירות שלנו לסגירת חובות מול רשות הגבייה והאכיפה.

יש הוצאה לפועל רגיל, לאו דווקא באכיפה והגבייה.

אבל אנחנו בהחלט בכל פעם שאנחנו נתקלים בכל מיני תהליכים שלנו עם משפחות, אנחנו מנהלים ומסייעים למשפחות האלה לקיים משא ומתן די אגרסיבי עם בעלי החוב. הם עוד לא סיימו לענות. הם לא צריכים לענות על השאלה של הרווחה, ברור שאם יש לאדם בעיות שהוא יכול להביא אישור מהרווחה על בעיות הוא מביא אותו, לא צריכים על זה תשובה בכלל,

יש תהליכים, הם עושים את התהליך הזה. לגבי המגזר הערבי, לעוגן יש מחלקה שלמה למגזר הערבי, דוברת ערבית, אנחנו כרגע בתהליכי גיוס של מלווי משפחות בערבית ומענה טלפוני דובר ערבית, בהחלט יהיה לזה מענה. 37%

מאוכלוסיית החייבים לפחות, אני לא יודע אם מודרי אשראי, הם באמת מהחברה הערבית ויש בזה צורך. יאיר שרגא, את מי אתה מייצג?

זה ארגון זכויות אדם ברוח יהודית. אנחנו מטפלים בהמון דברים. עכשיו נסגר תיק שטיפלנו בו של זוג שנפגע ממכת"זית, אבל פונים אלינו בהמון נושאים, הנגשנו את מערת המכפלה, אבל בגלל שיש לנו פניות ציבור אז פנו אלינו גם בנושא הזה ובאמת כשלא היה לנו את ה - - - שמעת את הדיון, אתה יכול לענות להם. יש לך איזה משהו שקשור לקרן שאתה רוצה להגיד?

אנחנו רק מברכים על הקמת הקרן כי זה דבר כל כך חשוב, גם נתקלנו במקרים שהסתבכו עם השוק האפור, אנחנו מקווים שזה יפחית את המקרים האלה.

אין בעיה, הבעיה בשוק האפור שאתה יכול לתת כסף וזה לא עוזר לכלום. אם הכסף שנותנים בהלוואה סוגר את הבעיה לדעתי כן, אם זה לא סוגר שום בעיה, רק פותר בעיה זמנית והוא לא יוצא מהשוק האפור אז אני לא יודע מה ההלוואה הזאת יכולה לעזור. אבל אני רוצה רק להגיד, קודם כל אני מודה לכל מי שעסק בזה לאורך השנים, זה רעיון מבורך וצריך לראות איך הוא עובד כמובן ואחרי שנראה איך עובד לדעתי אפשר להגדיל, כי בטוח שהסכום הזה לא יספיק לדרישות, אין על זה ויכוח. אז אני מודה לכולם, גם לאוצר על זה שהקימו את הקרן, מי שזכה, לפי מה שאני שומע, הם כבר בעניין הזה בלי קשר, וגם הכפילו את הסכום כמעט, אז אני מודה לכולם. אני רק רוצה להוציא הודעה לתקשורת שקשורה, שר התקשורת שמע לעצתנו והוא מתקן את הנושא של רשות הדואר, את הרישיון באופן כזה שעל מנת לסגור סניף בנק דואר יצטרכו את האישור של המשרד ושלו. אז אני מודה לו קודם כל שהוא נענה לבקשה ושהוא עשה את הדבר הזה וכל הכבוד לו. סיימנו. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:35.